אני חושב שיהיה ממש נחמד, ברוח האחדות, שאני מבין שכחול לבן,

אני מקשיב לכל מילה. אתה שייך למפלגת חוסן לישראל, נכון? אני שייך לכחול לבן.